שלום לכולם.

מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - שומה מוסכמת),

של חברי הכנסת מיקי מכלוף זוהר, אכרם חסון וחברי כנסת נוספים. שלום לחבר הכנסת אכרם חסון, בוקר טוב. אנחנו דנים בבקשה לדיון מחדש להצעת החוק שהוגשה ובעצם הוצבעה לקריאה ראשונה ואנחנו עכשיו ברביזיה. הרביזיה הוגשה על-ידי חברי חבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר וגם על ידי. גם אני הגשתי רביזיה. אני אנמק עכשיו את הרביזיה ונצביע עליה.

אני רוצה לומר שאני מסונכרן לחלוטין עם חבר הכנסת מיקי זוהר שבעצם ביקש לפתוח את הרביזיה הזו מכיוון שהנושא המרכזי של המנגנון של השמאי הממשלתי לא היה מוסדר בקריאה ראשונה וכן הייתה בקשה מהמשרדים לפחות להביא הצעה ראשונית בעניין הזה והוא קיבל את עמדת הממשלה. לכן הוא רצה לפתוח לרביזיה ולכן אני בעד לפתוח את הקריאה הראשונה לרביזיה. אני מעלה את זה להצבעה. מי בעד הרביזיה?

הצבעה בעד, פה אחד הרביזיה נתקבלה.

אנחנו פותחים דיון מחדש בנושא החוק. היועצת המשפטית, בבקשה תציגי את הדברים ונמשיך. הצעת החוק שמונחת בפניכם נדונה בהרחבה בדיון הקודם.

לפניכם נוסח מוצע לקראת הדיון החדש שכולל תיקון מרכזי בסוגיה אחת - המנגנון, הביקורת של השמאי הממשלתי הראשי על השומות המוסכמות, מתוקנות, אליהם הגיעה ועדת המשנה להיטלי השבחה. המנגנון שנקבע בהצעת החוק הזאת הוא שהשומות המתוקנות יועברו לעיונו של השמאי הממשלתי, יינתנו לו 21 ימים לבחון את השומות האלה, ככל שהוא לא יעמוד במועדים האלה יראו את השומות כמאושרות. זה דומה למנגנון שנקבע בסעיף 109 של בחינת תכניות על ידי שר הפנים.

הנוסח שבפניכם מעגן את ההסכמות אליהן הגענו בדיון הקודם. אני רק אציין שיש שני תיקונים קטנים שהוסכמו בוועדה ולא באים לידי ביטוי בנוסח. אני אקריא את הסעיפים לרבות התיקונים. בסדר.

את רוצה להקריא את כל החוק? כן. תיקון התוספת השלישית בחוק התכנון והבנייה, התשכ"א-1965, בתוספת השלישית בסעיף 6(ב), אחרי "על החיוב בהיטל" יבוא "או להגיש שומה מטעמו בסעיף 14(ב)(1). בסעיף 13(א), אחרי "כאמור בסעיף 5" יבוא "או בהתאם לשומה מתוקנת כאמור בסעיף 14(ב)(3)". בסעיף 14, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: "(ב1)בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א) או (ב), חלק החייב בהיטל השבחה על שומת השבחה שנערכה לו ואשר סכומו אינו עולה על 70,000 שקלים חדשים - כאן אני אבהיר שהכוונה היא לסכום ההיטל ולא סכום

רשאי הוא לפנות לוועדה המקומית בבקשה לשוב ולבחון את סכום החיוב בתוך המועדים הקבועים בסעיף (א). לבקשה תצורף שומת מקרקעין שנערכה על ידי שמאי מקרקעין. כפי שנאמר בדיון הקודם, לקראת הכנת הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית, אנחנו נבחן האם נדרש לחייב פירוט שומה או שאפשר לפטור שומת מקרקעין במקרים מסוימים. (ב2)בקשה כאמור בסעיף קטן (ב1) תובא בפני שמאי מטעם הוועדה המקומית והוא יעביר את המלצתו בעניין הבקשה בתוך 14 ימים לא 21 ימים כפי שמופיע

ממועד שהועברה אליו הבקשה לוועדת משנה להיטלי השבחה שתורכב מיושב ראש הוועדה המקומית, גזבר הוועדה המקומית והיועץ המשפטי לוועדה המקומית או מי מטעמם. או מי מטעמם.

צריך להוסיף. ועדת המשנה רשאית לקבוע בתוך 21 ימים בהחלטה

היטל השבחה בסכום שונה מהסכום שנקבע בשומה המקורית ותודיע למבקש על החלטתה בצירוף שומה מתוקנת. (ב3)החליטה ועדת המשנה כאמור בסעיף קטן (ב2) לקבוע היטל השבחה בסכום שונה מהסכום שנקבע, יותאם החיוב בהיטל לשומה שהוסכם עליה והוועדה תעביר את החלטתה בצירוף השומה המתוקנת שנקבעה לעיונו של השמאי הממשלתי הראשי. השמאי הממשלתי רשאי להודיע בתוך 21 ימים מיום שקיבל לעיונו את החלטת הוועדה והשומה המתוקנת כי החלטת ועדת המשנה אינה מאושרת. לא הודיע השמאי הממשלתי על החלטתו בתוך תקופה זו, יראו את ההחלטה כמאושרת על ידי השמאי הממשלתי הראשי. (ב4)לא הסכימה ועדת המשנה על תיקון השומה במועד האמור בסעיף קטן (ב1) או הודיע השמאי הממשלתי כי החלטת ועדת המשנה אינה מאושרת, יחולו הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב1) והתקופות האמורות בסעיף קטן (א) יימנו מיום שתמה התקופה האמורה בסעיף (ב2) או (ב3) לפי העניין. כאן הוחלט בוועדה שככל שוועדת המשנה לא עמדה במועדים שקבועים בחוק, ב-21 ימים, יראו את הבקשה כמאושרת. לא את הבקשה אלא את ההסכמה.

את ההסכמה בין השמאי. נכון.

הערה.

ראיתי שזה נובע מהנוסח המתוקן שהועבר.

אמרתי שזה סוכם בוועדה וזה לא מופיע בנוסח. אם יש לך הערות, אחרי שהיא תסיים להקריא אבל אני מבקש שהתיקונים האלה ייכנסו. המשך של פסקה (ב4): הוועדה המקומית תפרסם את החלטות ועדת המשנה והשומות המתוקנות באתר האינטרנט של הוועדה. במידה ואין אישור של ועדת המשנה או אין אישור של השמאי הראשי, ההליך הופך להיות הליך של שמאי בורר. שמאי מכריע. זה מה שכתוב כאן בסעיף הזה.

הדרך היחידה הוא שמאי מכריע. זה יותר מורכב. השאר, אלה דברים שאמרנו. אני רוצה לשמוע גם את משרד הפנים שרצה להתייחס וגם את השמאי הממשלתי. לאחר מכן נשמע את ההתייחסות של מסילתי. נתחיל עם השמאי הממשלתי. תאמרו מה אתם חושבים על התיקון. אני השמאי הממשלתי.

לנו בעיה עם החוק הזה. אנחנו מבקשים שלקראת קריאה שנייה ושלישית יהיו הסכמות לגבי כוח אדם שאנחנו נקבל. מה הדרישות שלכם? אנחנו מדברים על שלושה שמאים, אחד לכל מחוז. יש לנו שלושה מחוזות. מדובר כאן בהתמחות מחוזית לכן אנחנו רוצים שיהיו שלושה שמאים. משרד האוצר, מה העמדה שלכם? אנחנו דיברנו על הנושא כמה פעמים עם השמאי הממשלתי ועם מי שאחראי על כוח האדם במשרד המשפטים. יש עוד מנגנונים שהמדינה יודעת להסתכל לדברים כאלה, חוץ מהתקנים לשמאי הממשלתי כמו מיקור חוץ, כמו סטודנטים או סוג אחר של תקנים.

השיח הזה עוד לא פתור. לא הסכמתם לשלושה תקנים.

לא נראה לנו שהשמאי הממשלתי צריך להגדיל כל כך את כוח האדם שלו.

לגבי המנגנון אין בעיה אבל הבעיה היא יישומו. השמאי הממשלתי בפנים. בסדר. לאיזה סיכומים הגיעו? אני מתנצלת. יש מבנה מוסכם עם השמאי הממשלתי. ה-21 ימים.

אם הוא לא מגיב, זה מאושר. אם הוא לא מאשר, זה עולה לשמאי מכריע. זה לגבי זה ובזה סיימנו את הנושא הזה. עכשיו נשמע את השלטון המקומי ומשרד הפנים. אני רק רוצה לומר, בלי להיכנס לשאלה אם תהיה שומה או לא תהיה שומה, אם חייבת להיות שומה או לא, אבל צריך להיות ברור שהבקשה לשוב ולבחון צריכה להיות או מנימוקים שמאיים או מנימוקים משפטיים. לא נימוקים של רווחה, לא נימוקים של מצוקה אישית. לא נימוקים שפונים לנבחר ציבור.

אני לא רציתי לומר את זה כך. זה לא צריך להיות כתוב בחוק. כתוב כאן לשוב ולבחון. לא כתוב מה העילות. אם תישארו בנוסח שצריכה להיות שומה, אין בעיה. אבל אם אתם רוצים לוותר על חובת שומה, ואני לא מציע - - - מכיוון שזה נושא שאנחנו נדון בו אחרי קריאה ראשונה, אנחנו נדון גם בנושא הזה עם השילוב של מה שאמרת להכנה לקריאה שנייה ושלישית. הערה אחת לגבי הסכום. חשוב שיהיה שמדובר על 70,000 נכון לשובר התשלום או למועד דרישת התשלום. בהיטל השבחה יש מועדים קובעים היסטוריים ולכן שלא יהיה ויכוח. אם יש הצמדות.

70,000 שקלים, זה הסכום הסופי. דרישת תשלום. דרישת תשלום, כוללת הצמדה. אם היה חוב של 60,000 והגיע ל-80,000 שקלים,

משרד הפנים, אחרון הדוברים. הלשכה המשפטית במשרד הפנים. לפי הנוסח המתוקן שהועבר בבקשה לרביזיה, באמת מצוין שאם ועדת המשנה לא אישרה, השומה לא מאושרת ואז היא גם לא מועברת לבחינתו של השמאי הממשלתי. שינוי ההסדר הזה כך שאם היא לא מגיבה, אז למעשה השומה

ומדובר במעין זכות עיכוב, היא בעייתית מבחינתנו וזאת מכמה סיבות.

אנחנו מודעים - כמו שכבר נאמר בדיון הקודם לדברי ההסבר של הצעת החוק הקודמת ולפתח שזה יוצר. מצב דברים כזה שבאמת השמאי יכול להגיע להסדר מול החייב, הוא בעייתי מבחינתנו וכן צריך איזשהו גורם שמאשר ולא רק גורם שיש לו זכות עיכוב, בטח ובטח כאשר מדובר ב-14 ימים שכמו שאנחנו יודעים זה כולל גם ימי שישי ושבת. 21 ימים. סליחה, 21 ימים. גם כאשר מדובר ב-21 יום, הדבר יכול להתפספס.

הבקשה שלנו היא שזאת תהיה סמכות אישור.

ללא שהגוף הזה אישר - - - אם הם לא התכנסו ולא אישרו גם אחרי חודשיים, ההוא מחכה להם.

לא מתאים לנו. לא מקובל. אנשים צריכים לדעת שיש סופיות דיון. אני לא מוכן להתעלל בהם חודשים. עכשיו יש בחירות, אז חצי שנה אין לי תשובות?

תני לי פתרון אחר. אני מוכן לשמוע כל פתרון אחר אבל לא פתרון שמשאיר את זה באוויר.

במקרה שזה אושר בברירת מחדל, יצטרכו אישור פוזיטיבי של השמאי הממשלתי. אם זה אושר בברירת מחדל בגלל שלא דנו בעניין, יצטרכו אישור של השמאי הממשלתי. בכל מקרה צריכים אישור.

הוא רשאי להתנגד. אז אתה מעביר הכול לשמאי הממשלתי.

בניגוד למה שאני שומע כאן, שכולם שמחים שתהיה להם את זכות ההחלטה אבל לא מוכנים להתחייב ללוחות זמנים, אני מייצג הרבה אנשים מסכנים שצריכים לקבל תשובות ואני לא מסכים להליך שהם יישארו באוויר.

תן לי פתרון שהם לא נשארים באוויר, אני זורם אתך. כאן הם יכולים להישאר באוויר כי גם הוא וגם היא יכולים להתעכב. לא מקובל עלי. אם אתה לא רוצה להישאר באוויר, תראה את זה כסירוב. זה בסדר.

בדיוק.

זה הכי קל.

בוא נסרב לכתחילה ונזרוק את זה לפח ואין הליך. לשם מה אנחנו עושים? אתם תלמדו לתת שירות.

לא יכול להיות ששלושה שבועות לא נותנים תשובה. אם לא נותנים תשובה זה בסדר. אני לא אחזיק אזרחים קטנים חודשים בגלל כל מיני בעיות אחרות. לא רוצים לעבוד?

זה לא מנגנון שקורה מעצמו. יש דיון בין שמאי, מתווכחים, מגיעה איזושהי הצעה, אתם לא רוצים לעבוד זה עובר. אתם רוצים לעבוד תעבדו. אני מבקשת בכל זאת להתייחס. עצרי. אני לא אעביר כאן משהו שיגרום סבל בירוקרטי לאנשים.

יש לך פתרון שייצר את זה?

אין בעיה. אנחנו נבחן אם יש אפשרות לפתרון אחר. אני בכל זאת מבקשת להדגיש שלא מדובר כאן בחלל ריק. יש כאן מנגנונים קיימים וכאן מדובר במנגנון נוסף כאשר מדובר בעיכוב של 14 ימים. כלומר, זה לא שלא ניתן שירות לאזרח. 21 ימים.

עוד פעם התבלבלתי.

כן יש לו אפשרות אחרת. הוא בחר באפשרות מסוימת. שמעתי. לא מקבל.

הדיון בזה הסתיים. אני אהיה מוכן בין קריאה ראשונה לשנייה לקבל כל הצעה שתאפשר לוחות זמנים מוגדרים וסופיים. אני אהיה מוכן לשקול. לאפשר מצב שהכול באוויר לא יהיה. אני רוצה לגדר את הוויכוח. אנחנו מדברים כרגע על הנושא ש-21 ימים אנחנו מעבירים לאישורו של השמאי הממשלתי.

לוועדה. היה הליך בין שני השמאים, מעבירים לוועדה מיוחדת של השלושה או מי מטעמם. יש לי הצעה. במידה ובאמת היא נתנה תשובה ונניח שיש חופשה גדולה או שלא נדע מישהו מת או סתם בחירות,

אני הייתי מציעה שכן נקבל את זה כתשובה סופית, ללכת על העניין הזה שזה חיובי, אבל לוועדה תישמר הזכות לדרוש היטל שונה בהתאם להחלטה של מי שלא יהיה כתנאי לטופס 2 או טופס 4. אז אין לזה סופיות דיון. הוא נשאר באוויר עד טופס 2 או טופס 4. אין לו טופס 2 או 4 במקרים כאלה. אנחנו לא מדברים על טופס 2 או טופס 4. מדברים כרגע על היתר בנייה. אי אפשר להגיד שזה מתקבל. אני לא רוצה לפתור את זה עכשיו. אני רוצה להעביר מסר. לי חשוב להעביר ביום שני הקרוב את הצעת החוק הזו בקריאה ראשונה. היא הייתה אמורה לעבור. פתחנו את הרביזיה כדי לעשות את התיקון של השמאי הממשלתי. קיבלתי את התיקון והוא נכנס. כל ההצעות כמו של חברת הכנסת גרמן או של משרד הפנים שיש לו בעיה עם משהו ספציפי, אני אהיה מוכן לדון בין קריאה ראשונה לשנייה. אני אומר לכם יותר מזה, אני אשמח כל עוד את מחייבת סופיות דיון לאזרח ולא משאירה אותו באוויר.

זה כך, אני זורם אתכם לכל פתרון רלוונטי אחר.

אבל אם זאת התנגדות, למה זה לא סופיות הדיון? כדי לחדד את השאלה. כי התנגדות ללא דיון, אני גם לא מקבל. חשוב לנו להבהיר את עמדת מרכז שלטון המקומי. אנחנו מקבלים את עמדת הוועדה גם בהצעה שהונחה ושהוקראה על ידי הייעוץ המשפטי לוועדה. אנחנו מקבלים גם את ההמלצה להמשיך ולדון בנושא הזה להכנה לקריאה שנייה ושלישית. שיהיה ברור, אנחנו מקבלים גם את הנוסח שיש כרגע.

מסילתי, בבקשה. כמה נקודות. דבר ראשון, אנחנו בעד המשך התקנתו של החוק. החוק הזה חשוב ובאמת ראוי שהוא יועלה לקריאה ראשונה הכי מוקדם שאפשר. אנחנו כשמאים, ציבור מקצועי שלא חושש משקיפות ובקרה אבל כמו שאמרת,

צריך בסופו של דבר לתחם את המסגרת של הזמן בה האזרח מחכה. 14 ועוד 21, לא משנה איך תשחקו עם זה, אבל בסופו של דבר אזרח צריך לדעת שכשהוא מגיע לדיון, הוא מגיש בקשה לשומה מוסכמת, באיזשהו שלב זה נגמר. לא יתכן שאנחנו באים להקל על אזרח מצד אחד ומצד שני בגלל כל מיני מנגנונים בירוקרטיים הוא מחכה,

לגבי הבקשה לבקרה של השמאי הממשלתי, אנחנו בהחלט בעד. אנחנו חושבים שראוי שתהיה עלינו בקרה מצד גורם חיצוני.

לגבי שלושת התקנים,

נדון בזה לקראת קריאה שנייה ושלישית. אפשר למצוא עוד רעיונות איך לבקר את השומות האלה, אבל בהחלט נוכחותו של השמאי הממשלתי בהליך הבקרה חשובה וראויה.

חברות וחברי הכנסת, רוצים להתייחס? לא. אני בעד ההצעה בכפוף כמובן להערות כאלה ואחרות. מהתחלה אני הייתי בעד ההצעה אבל אני עוד לא יודעת איך אני אצביע במליאה.

מהיום כבר לא צריך לומר את זה.

אחרי שהבנו את ההתנגדות העזה באופוזיציה לתלת ממד, אנחנו נזהרים מאוד קטנה בגדולה. אנחנו מודים לאדוני על הנכונות ועל קיום הדיון הנוסף הזה אכן הכנסת מנגנון הבקרה של השמאי הממשלתי היה לנו משהו משמעותי בהצעה. יש לי שתי הערות ממש קטנות לנוסח שאפשר לשקול אותן. ראשית, כאשר אנחנו אומרים שסכום ההיטל לא עולה על 70,000 שקלים, שיהיה ברור שזה בעצם שובר התשלום שלו ולא הסכום שהיה. אמרנו את זה לפרוטוקול. ההערה מתקבלת.

יש איזשהו הליך לתיקון שומה בשל טעות שנפלה בה ובעצם ההליך הזה לא רלוונטי.

זאת אומרת אם יש טעות סופר או בטעות מדובר בנכס אחר או נישום אחר. סעיף 14. בסדר. מקובל. אני בכל זאת רוצה להוסיף לגבי הרעיון שאמרתי. אני כמובן משאירה את זה ליועצים המשפטיים לשבת ולראות. בוודאי שלא בכל מקרה אלא במקרים יוצאי דופן ואפשר אפילו למנות את המקרים של מחלה לא צפויה, של חופשה ארוכה. במקרים כאלה, כן תישאר. זאת אומרת, להשאיר את זה רק למקרים יוצאי דופן. בשוטף לא, אבל אם יש נסיבות של כוח עליון.

נדון בזה אחרי קריאה ראשונה. אני מעלה להצבעה את הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - שומה מוסכמת), התשע"ח-2017 כפי שחידדנו אותה בהתאם לתיקונים שהגיעו ממשרדי הממשלה.

מי נגד?

פה אחד הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - שומה מוסכמת), התשע"ח-2017 נתקבלה. ההצעה התקבלה פה אחד. תודה רבה. הישיבה נעולה.